שלום לכולכם, אני פותחת את ישיבת המעקב שלנו בנושא שוק הבשר. בדיון הקודם דנו בנושא של שחיטה בחו"ל וראינו ש-60% מהבשר בארץ זה ייבוא. שמענו גם הערכות של משרד האוצר לגבי עלויות הכשרות

לא ברור איך עושים שיבוצים לכל המשלחות. שמענו מהרבנות שאין קשר,

אבל מעדויות שקיבלתי עולה שהם מתערבים ועוד איך בתוך השיבוצים האלה.

סביר להניח שהוא לא יעשה את זה יותר זול. אין פה באמת תחרות כי כמה אנשים רשומים בכמה חברות תחת אותם שמות. בהתחשב בכמה כסף כל העסק הזה מגלגל אני חושבת שרשות התחרות

אני מאמינה שתוך כדי דיון נשמע הרבה מאוד דברים שיכולים להבשיל לדברים יותר חמורים. לא סתם ביקשתי מרשות

היבואן היום הוא זה שמביא,

כל ה-600 שמופיעים ברשימה עברו מבחן עיוני וגם מבחן מעשי? למיטב ידיעתי כן. כל האנשים שנמצאים היום ברשימה הם בעלי

תבדקו בבקשה את עצמכם. לדעתי דווקא צריך להתחיל מישן לחדש כי החדשים רק עכשיו עברו את המבחנים. מי שבוחר מי ייסע לחו"ל זה לא

אנחנו רוצים שישלמו מסים, נכון?

רשות המסים נלחמת בהון השחור במגוון כלים, לפי התעדופים שלה. שוק הבשר בארץ, ותיכף האוצר יגיד לנו על כמה כסף

הגשתי הצעת חוק שהרשתה לגופי חו"ל להתעסק גם בבשר, כי הרי מדובר באותם גופים שכבר נמצאים בתוך הרשימה של הרבנות. לא מדובר בגופים חדשים, בגופים לא מוכרים, בגופים רפורמים

ויש כאלה שמלכתחילה לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה.

שאם הייתה אפשרות של שחיטת חו"ל זה היה פותח את היבוא לתחרות. זה

דובר אז על הנושא של הכשרות צוותים. זה נעשה לא במסגרת תפקידי הראשי כי תפקידי הוא לחלק את המכסות. ניסינו אז למפות את החסמים על מנת להוריד מחירים. מה לגבי בית הספר לשחיטה שנפתח אבל הרב יוסף סגר כי הוא אמר שהוא צריך לבחון את זה ולהתייעץ עם מועצת הרבנות הראשית? מישהו יודע לענות מה קורה

כל פעם כשהתראיינתי, במקום לענות לגופם של דברים דיברו על גופו של אדם מי זה בכלל?

מה הניסיון התעסוקתי שלו? יש שוחטים שלא אמורים לצאת לחו"ל כי הם מבוגרים.

סובל מסוכר, מתעלף, והוא יצא לחו"ל כראש צוות. לעומת זאת, אני מכיר בן אדם ראוי

כשהחליטו שאני צריך לעבור בחינות, עברתי בחינות. ישב שם הרב ליכטנשטיין ז"ל והרב בוחבוט.

"תראה לי את הסכין שלך". כשאותו רב בוחבוט דיבר איתי על בחינות בדיוק טילפן

אלה שפה בארץ הם בכלל מסכנים - לרובם יש בעיה עם התנאים,

עם המעמד התעסוקתי שלהם.

אנונימית בטלפונים, הם לא מוכנים להגיע לפה. עוד לא היה לי דבר

אתם כל הזמן מדברים על כך שהאדם מסכן

אני מכירה הרבה מאוד מקצועות שזה מה שקורה שם. לארבעה חודשים?

יכול להיות גם מצב שבחצי השני של השנה הוא לא יצא בכלל והרוויח במהלך השנה רק 25,000

יש את המנגנונים שבהם אנשים לומדים שחיטה. אתה טועה.

המדינה מקימה בית ספר לסוכני ביטוח? המדינה נותנת

עכשיו גם צמצמו את ימי השחיטה בעונה הזאת, מה שאומר שמחירי הבשר יעלו לקראת החגים. אתה יכול להגיד משהו לגבי איכות השחיטה? כשאתה נוסע לחו"ל אתה אוכל שם. יש גופי שחיטה

נבקש מגופי הכשרות שנמצאים ברשימה של הרבנות מידע לגבי העלויות, כי

יש פה בהכרח חשש יותר גדול לזליגה. ביקשתי ממשרד הבריאות בדיון הקודם לשתף פעולה עם הרבנות בנושא של המפעלים שמקבלים אישורים בחו"ל. מוזר לי שמשרד החקלאות, הרבנות והגוף שאחראי על נושא היבוא לא עובדים ביחד. הבנתי שאתם אף פעם לא דיברתם על

ושהצרכן הישראלי משלם כשמונה מיליארד שקלים עודפים בכל שנה על המוצרים האלה. המשמעות היא שבעשירונים התחתונים כל משק בית משלם 150 שקלים עודפים כל חודש. יש את הבשר המצונן שמיובא ויש את

שדיברו בעילום שם בגלל שהיו מפוחדים, התלוננו על איכות השחיטה. גם היום שמעתי תלונות רבות על מה שקורה אצל דבאח. חבל שהוא לא הגיע, הוא היה יכול

מועצת הרבנות היא זאת שתרכז את כל הנושא הזה, היא זאת שתקבע כללים אחידים ותפעיל את הצוותים שלה במשרד. מועצת הרבנות הראשית מסמיכה רב כנותן הכשר שמפעיל את כל המערך, כשהפעלת המערך נעשית על ידי המנגנון של מועצה

המועצה מפעילה את סמכותה ומסמיכה רב כנותן הכשר.

הוא עובד של המועצות הדתיות שהן תחת המשרד לשירותי דת. הוא אמור להשתמש

אם מועצת הרבנות הראשית הסמיכה זה אומר שזה מספיק כשר. היא בדקה, כמו שנאמר פה, שיש יכולות. אני מסכים שרב במתכונת הישנה היה יכול לתת מחוץ לתחום. התחום הוא לא מכוח החוק, הוא מכוח

יש משחטות שמתחילות ב-04:30, ב-05:00 בשביל לספק ביום ראשון אחר הצוהריים.

בשר?

אתה יודע להגיע מה המשכורת הממוצעת של שוחט בארץ? נע בין 65 שקלים ל-87 שקלים לשעה. אנחנו יכולים להגיד שהם מוגנים מבחינה

הנושא של רבנות הכשרות הארצית עלה בהרחבה בדוח מבקר המדינה בשנת 2017. אחת הבעיות עם רבנות הכשרות הארצית זה שצריך

יכול להיות שהסיבה לכך שהמערך הזה הוא מערך שעובד בגירעון זה שלא גובים את אותן אגרות. הרב רפי, גובים אגרות? זה המשרד לשירותי דת. העובדים של מועצות דתיות הם עובדי מדינה?

עובד מועצה דתית הוא אינו עובד מדינה. המועצות הדתיות הם תאגידים שהוקמו על פי חוק.

המוניציפאליים המועצה הדתית אחראית לספק אך ורק שירותי דת לתושבי

אני אבדוק את זה. כשניהלתי את המחלקה הזאת לא היה דבר כזה שרבנים אחרים הכשירו ושחטו, הכל היה פנימי.

ראוי שהמדינה תיזום ותתפעל בית ספר לשחיטה. היעד זה שיהיה טוב לאזרח, הבעיה זה שיש היום רבנים מאובנים. מה זה אומר?

ברגע שיורדת הוראה מלמעלה זה גורם לאנשים לסתום את הפה

בסוף אנחנו נמצאים במצב שראשת ועדה שהיא לא אישה ממאה שערים צריכה לתת מוסר לאלה שיושבים ברבנות,

שצריכה להגיד להם לעשות כשרות.

חיברתי ספר שקוראים לו "משפט

לא יחשפו את השמות שלהם, לא יתנו עדויות, אבל בשיחות סגורות הם יספרו לך דברים. אני מכיר סיפורים יותר חמורים ממה שסיפרת,

כל עוד כל מערך הכשרות יהיה בידיים של עסקנים שמה שמעניין אותם זה ההנאה האישית שלהם ומעטפות

רובם מגיעים בקושי לפת לחם ורק בגלל יראת שמיים נותנים את השירות. אותם אנשים שמנצלים את הרבנות כקרדום לחפור בו - דינם להסתלק. ביקשתי מהרבה מאוד גורמים להגיע לפה. זה שהם לא באו רק

רשות התחרות,

שמעתם ממשרד הכלכלה שהרשימה של היבואנים יותר קטנה מ-31. אנחנו פה באירוע. אני דורשת שתיכנסו לנושא, תבדקו איך אותה חברה היא גם יבואן

גילינו פה דברים שלא נגעו בהם מקום המדינה. העלינו פה גם את הנושא של ממלאי מקום ראשי ערים, את הנושא של כשרות, את הנושא של נישואים אזרחיים, את הנושא של מועצות דתיות, את נושא הבשר, את מה שנוגע ליום יום של החיים של אזרחי ישראל. אם כאישה חילונית, עולה חדשה מאוקראינה הצלחתי לטפל בנושא של שירותי הדת במדינת ישראל ולשפר בקצת, לעזור בקצת, לתקן במשהו - אדרבה ואדרבה. אני לא אומרת לכם שלום, אני אומרת לכם להתראות, ניפגש בכנסת הבאה ונמשיך לטפל בכל הנושאים שעלו על סדר היום. סיכום הדיון הזה יצא בימים הקרובים. שוב פעם, זה לא סוף, אנחנו עלינו פה היום על הרבה מאוד נקודות שאני מאמינה שאנחנו עוד נשמע עליהן בהמשך. תודה רבה לכולכם. הישיבה ננעלה בשעה